התשפ"א, 23 בדצמבר 2020. אני פותח את הישיבה, שנפתחת באופן פורמלי מאחר שאנחנו מחויבים בקיומה עד שוועדת הכנסת תתכנס ותאשר את ההסדרים לעניין פגרת הבחירות, בהתאם לסיכומים שהושגו בין יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת מיקי זוהר לבין מרכז האופוזיציה חבר הכנסת מאיר כהן. אנחנו לא נקיים היום סדר-יום וננעל את הישיבה.

נמתין עד שוועדת הכנסת תקבע באופן מסודר את סדרי העבודה בפגרה. לפי כך, תם סדר-היום.

כן, כן.

המליאה, כן. הישיבה הבאה,

כרגע באופן פורמלי, אמורה להתקיים ביום שני, י"ג בטבת התשפ"א, 28 בדצמבר 2020, בשעה 16:00,

אלא אם כן תחליט ועדת הכנסת ותקבע הסדרים אחרים. אני מניח שבכל מקרה אנחנו נתכנס במהלך הפגרה לעניינים שונים כפי שיסוכמו בוועדת ההסכמות, וייתכן שגם להצעות לסדר-היום, אם תהיינה בקשות כאלה, על פי התקנון. פגרה, שתיים, שלוש,